אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום: תקציב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת לשנת 2022. ועדת הבחירות המרכזית במהלך השנתיים

ההצעה שמונחת בפניכם נדונה בפני כל מוסדות ועדת הבחירות המרכזית, אם זה ועדת המשנה לכספים של ועדת הבחירות המרכזית שיש לה נציגים של מספר סיעות הכנסת,

עשינו מאמצים ניכרים לחסוך בעלויות על אף האתגרים המיוחדים שניצבו בפני הוועדה. לעניין ההצעה לשנת 2022,

אם רוצים לדעת מה העלות לבוחר במסגרת תקציב השנה השוטפת,

מתייחס בין היתר להערת מבקר המדינה בדוח שדיבר על כך שאנחנו לא מציגים את העלות לבוחר במסגרת התקציב השוטף. מה זה

רק ראשי אגפים מוצגים כאן?

(הישיבה נפסקה בשעה 13:29 ונתחדשה בשעה 13:50.) אנחנו מחדשים את הישיבה.

הצעת התקציב שמונחת כאן משקפת את

אני אפנה כרגע להצעת התקציב עצמה ואנסה להציג לכם אותה באופן כללי. הסעיף הראשון, סעיף 101, כולל בעיקר את ההוצאות שנובעות מהשהייה שלנו בכנסת. אנחנו משלמים את כל ההוצאות לכנסת. יש רכישת צרכי משרד, יש את החזקת המרכז הלוגיסטי של ועדת

יש הוצאות תפעוליות וארגוניות שונות, שזה כל ההוצאות של יועצים למכרזים, כל הפרסומים של מכרזים ועיתונים לפי דרישות החוק, תשלומים לחברי ועדות מקצועיות

ככל שמדובר בתקציב שוטף, שזה התקציב שאנחנו מאשרים כרגע, ההערה שהייתה למבקר זה שממחקר שנערך בעולם שבו נבחנו 18 מדינות התקציב השוטף שלנו הוא בין המדינות הנמוכות ביותר ביחס למדינות אחרות,

אולי היה אפשר ללכת קצת יותר אחורה כמו

ואז אפשר היה לראות את הפער. עוד אמר המבקר שבמקרים מסוימים ציינו שתוספות תקציב מבוקשות ללא נתונים מסכמים של משאבים קיימים, ושהגידול בהוצאות יחסית למספר הקלפיות לא הוצג לוועדות

המשמעות תהיה ביטול כל השינויים וכל התהליכים שוועדת הבחירות עשתה והתייעלה.

כתוצאה מכך שהתקיימו שלוש מערכות בחירות ברצף. בשתיים

אני לא חושב שמתירים לנו באיזה שהוא מקום להוסיף להם על זה שכר. החוק לא הבחין. החוק נתן את התוספת הזאת לכלל העובדים בתקופת הבחירות.

אולי צריך לאותם אלה שעובדים בתקופת תקציב, כמו יועצים,

יכול להיות שהמטה היה צריך לקבל שעות נוספות. אני רוכשת לך כבוד רב, אבל אני חולקת עליך בהקשר

מכרז יכול לקחת חצי שנה.

הבאנו נתונים שמראים שכשהיה קצת זמן, לא הרבה, בין הבחירות לכנסת ה-23 לכנסת ה-24, עשינו יותר מכרזים ופחות

נכון, כי הוא משקף רק את תחילת הפעולה של תהליכים. אם אנחנו מדברים על החלפת מערכת הליבה המרכזית, זו לא העלות שלנו. בסוף אנחנו רואים שהמורכבות רק גדלה וגדלה. כאן זו השנה הראשונה אחרי כל הבחירות האלו שאנחנו מתחילים להניע תהליכים חדשים נוספים, כמו החלפת מערכת הליבה. ברור לנו שהיא תעלה כמה עשרות מיליוני שקלים. כרגע תקצבנו אותה רק במיליון 800 כדי לצאת להליך של מכרז. אותו דבר לגבי פנקס ממוחשב שתקצבנו מיליון וחצי כדי לצאת לתהליך הנעה. בשנים הבאות כשנגיע לכאן כנראה שיהיו השלכות הרבה מעבר והתקציב השנתי יגדל משמעותית בגלל כל פיתוח הטכנולוגיות החדשות שרובן פותחו תוך כדי בחירות. אני מעלה להצבעה את תקציב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת לשנת 2022,

מי בעד, מי נגד?

התקציב לשנת 2022 אושר פה-אחד. הישיבה ננעלה בשעה